אני פותח את הוועדה המסדרת. חברת הכנסת עידית סילמן ביקשה להחליף אותה

אני רואה שהם לא כאן, אז אני עובר להצבעה. תן דקה.